אני מחדש את הישיבה. אנחנו עוברים לפרק ד' בחוק ההתייעלות הכלכלית (מיסוי בשוק הדיור), סעיפים 11(1) ו-14 קרן ריט. מי מציג את

בנושא קרנות הריט. יצא לנו לדבר על זה טיפה בדיון הקודם שלנו, אם אני זוכר

לכן, חשוב לנו שכשאנחנו נותנים הטבות מס הן ילכו לשכירות ארוכת טווח. אבל אם יזמים לא נכנסים לפרויקטים

זוהי שאלה של מדיניות. האם יש מדיניות לממשלת ישראל,

שכירות ארוכת טווח. אז בואו נקל על הבירוקרטיה; בואו נתגמל אותם בהפחתת המסים שלהם; בואו נראה איך אנחנו יכולים לעזור להם. זוהי בדיוק השאלה: אילו חסמים עוד יש, מעבר לערבות? החסם הכי משמעותי בתחום שלנו הוא

אנחנו לא חושבים שהשוק לא ידע לתמחר נכון את הדבר הזה, ואנחנו לא חושבים שזה נכון שהממשלה - - - הוא שאל מה אתם מציעים. אומר לך כרגע ארז רוזנבוך שיש

חבר הכנסת דלל, אני מסכים עם השאלה שלך.

יזם זכה בקרקע באוגוסט - - - הוא לא יבנה.

כשהוא זכה באוגוסט התחשיב הכלכלי היה לפי X ריבית.

הוא לא יבנה

אנחנו שמענו שיש מקומות שבהם הם לא מצליחים לעשות את זה, בגלל חסמים שלא תלויים בהם,

שינויים תכנוניים שמתקבלים אחרי שהם רוכשים את הקרקע, וכל מיני דברים כאלה בעולמות

בסיטואציה הנוכחית, שבה הריבית היא 7% אחוזים בבנקים אל מול תשואה של 3% מהנכס בשכירות הבנקים לא מממנים. זה לא משנה אם אני אפסיד קצת כסף על הפרויקט הזה או

במקום שבו יש תכניות שיוצאות מהן דירות פתאום עוצרים,

וכי היזם זוכה להטבת מס כדי לפצות על זה שהשכירות היא לא באותו הרווח של מכירת

000 יחידות דיור - - עזוב את השנתיים האחרונות. את מה שאתם עשיתם בשמונה שנים הם עשו - - - זה לא נכון, כי חלק מיחידות הדיור הן משלנו.

הם העלו את זה כבר בשנה שעברה, וגם בקדנציה הקודמת, בחוק ההסדרים הקודם.

למרות שזה שוק חופשי, ולמרות שזה לא מכרז שמייעד את הקרע למגורים אנחנו נותנים פה הטבות משמעותיות, שהראשונה שבהן היא בקרקע; זוהי הטבה מטורפת, מ-8% ל-0.5%. נתתם את זה ב-2016, ריבונו של עולם; לא עכשיו.

אנחנו נעשה חשיבה נוספת ונחזור לוועדה.

בין אם ערבות מדינה, הגנת ריבית או מנגנונים כאלה ואחרים המדינה מזהה כשיש כשל שוק בתמחור של הסיכון.

אחת מהן, למשל, היא התקופה לרישום.

התקופה לרישום מוגדרת בסך הכל עד שנתיים,

בכלל, לבוא לשוק עם ריט כבר הבנת מה מזג האוויר; אין סיכוי,

אבל גם בימים כתיקונם, כשאנחנו

לבוא ולהגיד: "אני מתחבא מאחורי כנפיהם של משרד האוצר" זו לא תשובה. אני לא אמרתי את זה בחיים שלי. אני לא מתחבא מול משרד האוצר; אני עומד מול הציבור,

בהגדרה "מקרקעין לצורכי דיור להשכרה", במקום פסקה (4) יבוא: "(4) מתקיים לגבי המקרקעין אחד מהתנאים המפורטים להלן, והכול אם אישרה החברה הממשלתית לדיור להשכרה כי יחידות הדיור ישמשו למטרה של השכרה לטווח ארוך בלבד ואם נתנה

זו הכוונה.

להגיש בקשה למנהל על כך שהם חרגו

ואז בודקים שזה באמת בגלל מהמדינה, ולא

זה לא בירוקרטי, כי זה תהליך מאוד פשוט, בו פונים

לא נראה שעמדתם לקבל קמחא דפסחא בשנת 2023 אחרי הרווחים ב-2022,

שהיו לכם הפסדים ב-2022.

גם השכירויות פה, שהיה עליהן רווח, אני חושב שמן